את הרשימה לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס

לאחר חתימת מנהל רשות המיסים, נמסר לי ממשרד המשפטים על-ידי מר בנימין למקין ,שהאישור שלה פקע לאחרונה. למעשה, מה שאני מגיש פה זו רשימה של 103 עמותות, חוץ מעמותה מס' 7 שנמצאת ברשימה. מטעמים טכניים לא ניתן היה להוריד אותה גם מכיוון שהאישור של ניהול תקין עדין מופיע באתר משרד המשפטים ויש פה עניין של הסתמכות. לכן, חשוב שפה משרד המשפטים יאמר את דברו.

אדוני.

אם אדם מין השורה מסתכל היום באתר משרד המשפטים, הוא רואה שיש לה אישור ניהול תקין בתוקף, יש לי פה את האישור של ניהול תקין, וגם - - - וזה מה שראיתי, אז העמותה הזאת השם שלה הוא "מדרש אליהו ע"ש הרב אליהו סבג", ויש את האישור בידי, שהוצאתי אותו היום בבוקר - - מתי נמסר לך ממשרד המשפטים שהאישור - - נמסר לי ממש בשבוע, שבועיים האחרונים. יש לנו ועדה בוחנת שיושבת, ואנחנו לא מעלים לוועדה הבוחנת - - בקיצור, אתה מבקש שלא נאשר את זה. אני מבקש שלא נאשר אלא אם כן נציג משרד המשפטים יאמר שאפשר.

אז תגיד לנו ואני אבקש לא לאשר - - צריך לשמוע מה אומר נציג משרד המשפטים, האם באמת אישור הניהול תקין בוטל. בסדר, אני תכף אשאל אותו אבל רגע, אנחנו מדברים עכשיו על 104 עמותות, נכון? אנחנו מדברים על 104 עמותות, שמתוכן - - בלי "מדרש אליהו"? כולל "מדרש אליהו" כאשר בלי "מדרש אליהו" זה 103 עמותות. תודה רבה. מר למקין ממשרד המשפטים פה?

שלום לך. מה יש לך לומר על מה שהציג ארז אורעד? 104 עמותות, אחת מהן בלי ניהול תקין ו-103 כן.

כשהרשימה הובאה אלי אני ראיתי שהיה להם אישור ניהול תקין לשנתיים ואז הם לא הגישו דיווחים, ולכן האישור בוטל. יש מצב שהאישור הוחזר ואני אשמח לבדוק את זה ממש כעת, און-ליין - - אז בנימין, אני מבקש ממך לבדוק את זה עכשיו כי היום בבוקר בדקתי ויש להם אישור. לא הבנתי, היום בבוקר בדקת?

לפני שבאתי לוועדת הכספים בדקתי, ומסתבר לי שלמרות שאמרתי שהוא בוטל וגם קודם הוא היה באתר אז בדקתי בבוקר ווידאתי וראיתי שיש להם אישור ניהול תקין בתוקף. אתה יכול לתת לי את מספר העמותה

מספר העמותה הוא 580142479. אנחנו נשמח מאוד אם תאמר לנו אם יש להם אישור ניהול תקין. אז רק שנייה, אני אבדוק את זה כעת.

הרבה זמן אין לנו אבל הישיבה תארך עוד מספיק זמן כדי לחזור לכאן, אז אני אחזור לעניין הזה אבל אנחנו צריכים ב-10:15 לסיים. רגע, מר למקין, חוץ מהעמותה הזאת שיש עליה את הוויכוח לגבי ניהול תקין, מה עם ה-103 האחרות? לכולן יש אישור ניהול תקין, אין שום בעיה. עכשיו וידאתי החל מה-15.3 נחתם אישור ניהול תקין. זאת אומרת, אתמול נחתם אישור ניהול תקין. יש לעמותה של "מדרש אליהו" אישור ניהול תקין. בסדר, הרבה זמן אין לנו אז אני אחזור לעניין הזה אבל אין לי הרבה אנחנו צריכים בעשר ורבע לסיים. מר למקין, חוץ מהעמותה הזאת, שיש בה את הוויכוח לגבי ניהול תקין, מה עם ה-103 האחרות?

בהינתן לזה שיש לה אישור ניהול תקין?

שיש לעמותה אישור ניהול תקין ולכן זה טוב שהגשת אותה גם היום, ובהינתן לכך שאנחנו נמצאים פה - - רגע,

משרד המשפטים מאשר את העמותה הזאת, שיש לה אישור ניהול תקין

רבותי, אני רוצה לעבור להצבעה על העמותות. אני רוצה להעיר הערה שתהיה בגוף העניין: אני רוצה שידעו כי שאלו אותי בעבר וגם לאחרונה, האם אנחנו מאשרים כאן,

עמותות נוצריות היות וטיפלנו בעניין ולא אישרנו שתי עמותות של המיסיון. אני רוצה להגיד ארז, אני רוצה את ההקשבה שלך ב-104 עמותות שאתה מגיש לנו יש כמה עמותות נוצריות, אחת מהן זה "מרכז הצופים הקתוליים" בנצרת. זאת עמותה נוצרית שעוסקת בחינוך ותרבות, בנוער וכולי. יש פה "נוצרים ידידי ישראל" - - הם לא עוסקים בפעילות מיסיונרית. אני יודע.

אמרתי לאחד מבכירי חברי הוועדה הוא שאל אותי כמה פעמים ואמרתי לו: אני בעד לאשר כמעט לכולם. אני מצביע בעד. אני חושב שסעיף 46 זה פריבילגיה שהממשלה לא יכולה לברוח מזה. צריך לעזור למגזר השלישי ולא מה שאני אוהב אני מאשר, ומה שאני לא אוהב אני לא מאשר. אנחנו אישרנו, ואני מביא את זה גם כדוגמה, עמותות נוצריות שלא לדבר על עמותות מוסלמיות. אתה הבאת רשימות - - נכון, נכון. יש גם ברשימה הזאת שהבאת עמותות נוצריות ואני אצביע בעד. אני אצביע בעד כל הרשימה שעברה דרכך ושמשרד המשפטים ולמקין מאשר, אני מאשר גם לנוצרים. אני מתנגד, כמו כל חברי הוועדה, למיסיון. אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה לסייע למי שמנהל אפילו אם על-פי החוק באיזו שהיא צורה מיסיון. לא צריכים לאשר. הוועדה החליטה גם על-פי הנוהל החדש ובכלל, היא אומרת שזו מחלוקת ציבורית עמוקה וכל מה שנלווה לעניין הזה אבל להוציא מליבם של אלה שחושבים שאני לא רוצה לאשר עמותות נוצריות אנחנו מאשרים היום כמו גם בעבר עמותות נוצריות ומוסלמיות. אנחנו מאשרים לכל מי שעומד בתנאים שלך ובתנאים של למקין, של ניהול תקין וכולי. הרשימה שהקריא אותה ארז אורעד מוסדות ציבור לעניין סעיף 46, מספר הרשימה שסימנה 19-223-21 מי בעד אישור מוסדות הציבור, ירים את ידו?

מי נמנע? הצבעה הרשימה אושרה. הרשימה אושרה. כל הסעיפים וכל העמותות שבה אושרו. תודה רבה. הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 10:18. הכנסת יו"ר ועדת הכספים ירושלים,

הנדון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת

הנני מתכבד

בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות: